בוקר טוב לכולם,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בנושא מדיניות הפרקליטות בהסדרי טיעון בעבירות אלימות במשפחה. ביקשתי לקבוע את הדיון הזה בזמן פגרת הכנסת כי כולנו קראנו על איזושהי כוונה, או איזשהו ניסיון, של פרקליטות המדינה להגיע להסדר טיעון בתיק ספציפי, התיק של שירה איסקוב, שגם היה אחד התיקים שהובילו לחקיקת החוק לשלילת האפוטרופסות פה. הנושא הזה בהחלט הדליק אור אדום עבורנו לקיום דיון כללי ועקרוני בנושא המדיניות בהסדרי טיעון בעבירות אלימות במשפחה. חשוב לזכור שבחוק לשלילת האפוטרופסות ממי שרצח, ניסה לרצוח או אנס בתוך המשפחה, קבענו מניין ספציפי של עבירות שבגללן נשללת האפוטרופסות. כשאתה הולך להסדרי טיעון כאלה פתאום ואתה רואה שאולי יש חשש שייעשו הסדר טיעון גם במקום שאין בו שום הצדקה, שיודעים מי רצח, ויש חשש שיורידו את סעיף העבירה, יש לכך השלכות גם על חקיקה אחרת. הנושא הזה מחייב דיון, בטח במקרה הזה. אנחנו נשמע פה מקרים נוספים ועדויות נוספות. חשוב לקבל באמת גם את עמדת הפרקליטות, כמה הם גם לוקחים בחשבון את מצב הקורבנות ומשפחות הקורבן וגם את סיכוי ההרשעה. אני שמח לפתוח את הדיון. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. הנושא הזה הוא בלשון המעטה תמוה ובלתי מוסבר. יש פה נציג/ת פרקליטות? נציגת הפרקליטות, עו"ד טוני גולדנברג, נמצאת אתנו בזום. בוקר טוב. טוני גולדנברג, פרקליטות מחוז תל אביב, בשם כל פרקליטות המדינה.

לנציגת פרקליטות המדינה. אני לא עורך דין אבל כבן-אדם מסודר הרמתי אתמול טלפון לאחד מעורכי הדין המובילים במדינת ישראל וביקשתי שיביע את דעתו על הניסיון הזה של הפרקליטות להגיע לעסקת טיעון. אני רק רוצה לצטט כי כתבתי מילה במילה. אני מקווה שאת מקשיבה. הוא אמר: מישהו בפרקליטות יצא מגדרו על מנת להיטיב עם הרוצח. אין הסבר למה חייבים להגיע לעסקת טיעון כשכל העדים נמצאים בחיים ויכולים לתת עדות ראשית. זה מאפשר גם למי שניסה לרצוח:

אופציה להיות אפוטרופוס, בניגוד לכל מה שחוקקנו פה, ודבר שני, אופציה לסחיטה, לסחוט את הקורבן בנושא הגט. הערה נוספת שרשמתי היא שספק אם עסקת טיעון כזאת תעמוד בבג"ץ. אני אשמח לשמוע את התייחסות האנשים המלומדים מהפרקליטות. זה דבר תמוה ונראה בלתי סביר בעליל. אנחנו נשמח לשמוע כמובן את כל חברות וחברי הכנסת, וכמובן התייחסות של הפרקליטות למניע ולהסבר למה צריך במקרה כה ברור וכה מזעזע להגיע לעסקת טיעון.

אנחנו ניתן רשות דיבור לחבר כנסת ואז לאורח מבחוץ, בפינג-פונג. נמצאת אתנו שירה איסקוב בזום. בבקשה. בוקר טוב לכולם. עודד, סוף סוף אני רואה

אמנם בזום אבל אני רואה אותך,

לפני ארבעה חודשים הגעת לבקר אותי בבית החולים. בסיום הביקור הבטחת לאימא שלי שתחוקק חוק שישלול להורה האלים את האפוטרופסות. היינו סקפטיים לגבי זה ואמרנו: או-קיי, עוד אחד שהגיע והבטיח והוא ילך ולא יעשה עם זה כלום. אבל עמדת בהבטחה שלך. הבטחת וקיימת. בזכותך החוק לשלילת האפוטרופוס מהורה שניסה לרצוח,

תישלל במיידית,

נגד אביעד, ואני אסייג ואומר גם שבמקרה שלי הפרקליטים ואני בקשר מאוד טוב,

אני מתייעצת איתם בנושאים שקשורים למשפט ואני באמת מרגישה שהם יד ימיני. יחד עם זאת, חייבים לעשות פה

הוא יחקור אותי על כל פרט ופרט של אותו ערב שאביעד ניסה לרצוח אותי. אני שואלת פה גם עוד שאלה, בלי שום קשר להסדר טיעון: למה צריך לעבור את זה שוב ושוב?

למה עוד פעם צריך לבוא ולהישאל כל כך הרבה שאלות ועל דברים כואבים? למה אני עוד פעם צריכה לראות את האיש הזה

זה מה שכתוב תמיד בהסדרי הטיעון.

אני שואלת על מי מחפשים להגן, על הנאשם? מה מחפשים לחסוך, משאבים לפרקליטות על חשבון פגיעה בקורבנות? אני ביקשתי לחוקק חוק שלצערי הרב מי שלא הסכים להעביר אותו הוא משרד המשפטים. הצעת חוק להגנה על הציבור

הבחורה שצעדה במצעד הגאווה, נרצחה על ידי מי שניסה לרצוח 10 שנים לפני כן במצעד הגאווה והצליח.

הוא יוצא החוצה, אין שום אמצעי לבדוק אם אכן הוא לא יחזור וייבצע.

החוק שלי אומר: ועדת מסוכנות לאורך כל השהות שלו בבית הכלא ורק

אישה שנדקרה 18 פעם בכל חלקי גופה,

הוא הורשע בחבלה בנסיבות מחמירות,

את סעיף ההרשעה בעצם מבטלים גם את נושא חוק האפוטרופסות. צריך לזכור שהסדרי טיעון הרבה פעמים משמשים גם כמנוף לגט. אולי שהיא תענה לנו לפני שאנחנו ממשיכים לתקוף אותם? זה

ממה שאני שמעתי ומכירה מהתקשורת מהסיפור, להערכתי המקצועית בתיק הזה לא יהיה הסדר טיעון.

לא ירדו מעבירת ניסיון לרצח. אני רוצה לומר כמה מילים גם על התיק שיושב-ראש הוועדה הציף כאן על 20 החודשים והדקירה כי עשיתי שיעורי בית, קראתי קצת פרסומים מהעת האחרונה, ואני

תתפלאו.

ויש גם אפשרות להעמיד לדין ביסוד נפשי של אדישות או כוונה, על זה נערכות המערכות בבתי המשפט. אנחנו צריכים להוכיח

היסוד הנפשי, ולהוכיח יסוד נפשי של כוונה להמית הרבה פעמים קשה. הרבה פעמים זה קורה בין קורבן שיכור למתלוננת,

בתיקי רצח ברור שהתוצאה היא מוות, ולכן אם יש לי אלימות קשה אז יש לי את חזקת הכוונה שאתה אני יכולה להוכיח את הכוונה להמית. לעומת זאת, חבלה בכוונה מחמירה זו עבירה שבצדה העונש המרבי הוא 20 שנות מאסר,

כולם מתנהלים בבית משפט. בכולם, תיק-תיק, מתנהלים דיוני הוכחות, אין הסדרי טיעון. כשניתן להוכיח ניסיון לרצח אין הסדר

אם נצטרך לתת נתונים בהקשר הזה אנחנו נצטרך זמן לעשות עבודת מחקר רצינית. אני רוצה להתייחס לתיק שיושב-ראש הוועדה העלה עם 20 חודשי המאסר והדקירה ולהעמיד

אם זה תלוי בשיתוף הפעולה אתו אנחנו נעשה כל מאמץ לשכנע אותו להעיד. יהיו פעמים שנביא אותו אפילו בצו הבאה לבית משפט אם נחשוב שההסדר מקל

מזכירים ומוודאים שפרקליטים יודעים שאנחנו לא זזים מטר בלי נפגע. אני רוצה לומר עוד משפט אחד: בעבירות אלימות חמורה, כמו ניסיון רצח, בטח רצח, אי אפשר להגיע להסדר טיעון בלי אישור של פרקליט המחוז. זאת אומרת שאותם פרקליטים שמלווים עכשיו את התיק של שירה לצורך הדוגמה

זה לא שהתיק נופל עלי מי שפנוי? הוא עובר למי שיש הכשרה מתאימה לטפל בתחום הזה. אני לא סתם שואלת, קטי, אני מנסה להבין. שאלתי את עצמי תוך כדי ששמעתי את הדיון, אדוני היושב-ראש, אם זה היה מחבל שדקר,

כי בעצם גבר שעושה דבר כזה הוא מחבל, לא משהו אחר. חד-משמעית. טרוריסט. כן, הוא טרוריסט. אתה עכשיו הזכרת מקרה עם 18 דקירות שהיה הסדר טיעון. אם זה היה מחבל והוא היה נשפט בבית משפט על רקע לאומני,

נכון?

פתאום שמעת מכל קצוות הקשת הפוליטית גינויים כי זה היה מחבל. כנראה שזה לא היה מחבל. אני בכוונה אז לא אמרתי מילה כי התחושה שלי אז הייתה שכנראה זה היה משהו בתוך הקהילה ולא

לא יודע, אנחנו נבדוק את זה בהחלט.

איילת, בבקשה.

גם על הדיון הזה וגם על העיסוק המתמיד בנושא הזה. אני רוצה להתחבר מאוד לדברים שנאמרו.

אלימות במשפחה זה טרור שגובה יותר קורבנות, בוודאי מהטרור המקובל שאנחנו מכירים ונוהגים לדבר עליו, וצריך להתייחס אליו ולהשתמש באמצעים האלה.

רוצים להפעיל אותו עכשיו בגלל הקורונה על אנשים שחוזרים מחוץ לארץ. כמה חיים היינו יכולים להציל אם היה שימוש בניטור האלקטרוני? כמה ילדים? דיברתי על זה אתמול במליאה. החוק של האיזוק האלקטרוני שלך תקוע פה

בתקווה שנפגעי העבירה יישברו ויסכימו להסדר טיעון. אז כאן באמת דרושים תיקונים מאוד-מאוד גדולים. תודה רבה. עו"ד ליאנה מגד בלומנפלד, בבקשה. אחרייך יעל

בוודאי אדוני יודע, וגם היו לנו דיונים כאן בוועדה, בנוגע לסיוע משפטי בעבירות מין שניתן היום לנפגעי עבירה ממועד הגשת כתב האישום. יש גם יוזמה במשרד המשפטים

היא דרך רחבה יותר שמסייעת לקידום האינטרסים שלו, ולכן לא צריך לשים פה את הכול על החלטתה הסופית של התביעה, שכמו שאמרתי, היא צריכה לקדם אינטרסים נוספים שהם רחבים יותר מעמדתו של הנפגע. אני רק אוסיף עוד

תודה רבה.

אחרייך יעל שרר. אני אגיד לך, אדוני יושב-הראש, מה מדהים. כל האלימות במשפחה ורצח נשים זה לא דבר חדש, נכון?

תוך כדי דיון ואתה בקיא בנושא כבר מגלים את הנקודה הזאת, את הנקודה

שמולם בדרך כזו או אחרת הם עובדים או זקוקים לעזרתם בשביל לשנות מדיניות. אני רוצה לפנות מכאן לנציגות הפרקליטות כי זו לא הפנייה הראשונה, בדרך כזו או אחרת, מתוך

אני אבקש שאם יהיה אפשר גם לתת לנאילה מ"נשים

וחוסר האמון בכל מה שקשור למערכת המשפט,

הם הרבה יותר גדולים ומשמעותיים ממה אנחנו מדברים בחברה הכללית. אי אפשר להמשיך עם מצב חוסר האמון

אנחנו ארגון של נפגעים ונפגעות מעבירות מין. שמעתי כאן את נציגות משרד המשפטים

אני רוצה להצטרף לדברים של יעל. בבקשה תחשבו איך אתם עושים תיקון לחוויה

והיא קשה.

אנחנו כועסות ואנחנו לא כועסות סתם. אנחנו כועסות כי מה שאתן טוענות שקורה לא קורה.

תבקשו ביניכם לבין עצמכם לעשות תיקון לחוויה

תקשיבו להם, לא לעצמכן ולמה שאתן אומרות על ההליך,

למי שעובר אותו, למי שעוברת אותו מולכן, לחוויה שלה. אפשר

ואם אתם רוצות או רוצים לבצע עסקת טיעון תנמקו אותה בבקשה בפני נפגע העבירה ובכתב. זה מכבד. בכתב, עודד. תודה רבה. דברים חשובים מאוד אמרה יעל. בבקשה, שירי

אני רק אומר שאני גם ממלאת-מקום חברת מועצה במועצה המקומית אלפי מנשה. אני אסביר במיוחד לאור מה שנאמר כאן על ידי הפרקליטות. יש מתח מאוד-מאוד גדול ומובנה בין ההליך הפלילי, לבין העבודה שהפרקליטות צריכה לעשות, לבין מה שנפגעות העבירה מביאות אתן. מה הכוונה? הכוונה שהפרקליטות צריכה לפעול כמו שהיא צריכה לפעול, על פי חוק העונשין, על פי פקודת הראיות, ויש כמובן את נפגעות העבירה ותמיד יהיה את המתח הזה. חוק זכויות נפגעי עבירה שחוקק ב-2001 הוא לא רלוונטי. הוא היה רלוונטי, הוא לא רלוונטי נכון להיום. נתייחס לזה שקודם הבעת העמדה מדברת על עבירות ההמתה, אלימות חמורה ועבירות מין. מה עם כל שאר עבירות האלימות? למעשה רוב עבירות האלימות כנגד נשים הן לא עבירות ההמתה ועבירות האלימות החמורה. להן אין שום זכות על פי חוק זכויות נפגעי עבירה להביע עמדה בטרם מגיעים להסדר טיעון, וכאן אני חייבת קצת לדייק לאור מה שעו"ד גלי עציון אמרה. הבעת העמדה היא לא אחרי הכרעת הדין אלא עוד לפני הגשת הסדר הטיעון בפני בית המשפט, אבל עדיין אין זה אומר שנפגעת העבירה - - - לא,

הבעת העמדה היא בפני הפרקליטות. בפני הפרקליטות, נכון. הפעם היחידה שבה שופט ישמע את עמדת הקורבן בנושא הסדר הטיעון תהיה לפני גזר הדין ולא לפני הכרעת הדין. בית המשפט לא שומע את נפגע העבירה. לפני גזר הדין? לא, הוא לא שומע. זה בדיוק מה שאנחנו מבקשות לקדם חקיקה שיהיה לו מעמד סטנדינג נפרד בעל פה או בכתב. נפגע העבירה לא בא בפני בית משפט. אוקיי, ברור. נתקן את זה. אני אסביר את מה שאני אמרתי. כאשר מדובר בעבירת אלימות חמורה ו/או תקיפה מינית הפרקליטות מזמנת, לפעמים מזמנת למשרד, ומסבירה לפני שהיא מגישה את ההסדר לאישור בית המשפט לנפגע העבירה מדוע היא רוצה להגיע להסדר הטיעון. ברור שאחרי הכרעת הדין יש לנפגע עבירה על פי חוק זכויות נפגעי עבירה את הזכות להגיש הצהרת נפגע עבירה.

הוא בא ומתאר מה עבר עליו, לאיזה טיפולים הוא היה זקוק וכו'. זה בהחלט כן. דרך אגב, אני חייבת לומר שגם הצהרת נפגע העבירה אינה מספקת ובהחלט יש מקום להרחיב, אבל השורה התחתונה היא כזו כי אין לי הרבה זמן. הייתי יכולה לדבר עכשיו שעות מה אנחנו חוות, עורכות הדין, כמייצגות נפגעות עבירה בשטח. חוק זכויות נפגעי העבירה זה בעצם המקור החקיקתי כרגע שעוזר לנפגעי העבירה וגם לפרקליטות כביכול בכל הנושא הזה של הבעת העמדה שלשם הנושא הזה התכנסנו הבוקר. החוק כרגע, היום, הוא חסר. הוא חסר מאוד אפילו. כלומר, צריך להרחיב את היריעה גם על נפגעות אלימות, לא רק אלימות חמורה. מדוע לקוחה שלי,

שנפגעת עבירות אלימות לא חמורה פעם אחר פעם על ידי הגרוש שלה אינה מסוגלת אפילו להבין היכן ההליך הפלילי נמצא היום? למרות מה שטוני טוענת, עם כל הכבוד, הרפרנטים האלה לא מסוגלים להשתלט על כל תיקי נפגעות העבירה ברחבי הארץ. אין תקשורת בין הפרקליטות והתביעות לנפגעות עבירת אלימות, ואני לא מדברת על אלימות חמורה ואלה שנמצאים בתקשורת. לא, לא נמצאים בקשר. המערכת הזו לא עוזרת.

עידית רייכרט, לשכת עורכי הדין, בבקשה. שלום, בוקר טוב לכולם, לחברי הכנסת, ליושב-ראש הוועדה, אני מתכבדת לייצג פה את עמדת ועדת זכויות נפגעי עבירה בלשכת עורכי הדין, אבל בין יתר הכובעים שיש לי אני גם פרקליטה לשעבר. שירתי בפרקליטות מחוז צפון במשך 14 שנים, טיפלתי בהמון תיקי מין ואלימות בתוך המשפחה ובעשור האחרון אני מייצגת גם נפגעי עבירה. אני חושבת שיש כאן מתח ברור ומובנה בין הכאב וחוסר האונים של נפגעי העבירה, ששמים את כל מבטחם בידי הרשויות, וזה מתחיל מהליך החקירה, דרך הפרקליטות וכלה בניהול הדיון. זה מצד אחד התסכול שהם בעצם מחוץ להליך, כי מי שמנהל את ההליך זה המדינה מול הפוגע, ומצד שני, שמעתי בקשב רב, וגם אני יכולה להסכים עם מרבית הדברים שנאמרו פה על ידי גורמי המקצוע ובכללם אנשי הפרקליטות, הפרקליטות בוחנת את התיק בהתאם לראיות שנאספו. יש טעויות בדרך. זה ברור. אני מלווה נפגעי עבירה ואני רואה איך קולם של נפגעי עבירה לא תמיד נשמע. הראיות שהם מציגים לא תמיד נאספות והחקירה, מטבע הדברים, לא תמיד נעשית בצורה יעילה או בצורה מעולה. בסופו של דבר, כשהפרקליטות צריכה להגיש כתבי אישום היא צריכה לשאול את עצמה אם יש כאן סיכוי סביר להרשעה, האם אני אוכל לשכנע את בית המשפט למעלה מכל ספק סביר שהנאשם עשה את מה שהוא מואשם בו. זו שאלה משפטית. לנפגעי העבירה יש מקום להביע עמדה. התסכול של נפגעי העבירה הוא שלא תמיד המערכת הזו עובדת נכון. אבל לחוק זכויות נפגעי עבירה יש צמתים שבהם נפגעי עבירה יכולים להשמיע את כולם. היישום שלו הוא בעייתי בשטח, גם משום שמערכת מנע לא תמיד משקפת נכון את המצב, גם משום שהרפרנטים של נפגעי העבירה בפרקליטויות השונות עמוסים עד מעל הראש ולא תמיד פנויים וזמינים לעדכן את נפגעי העבירה ואת הקורבנות. המתח הוא מתח מובנה. אני חושבת שזו תהיה טעות משפטית לבוא ולהציג לנפגעי העבירה בטרם הסדר טיעון מה הנימוקים, כי אם הפרקליטות תחשוף את הקשיים שבתיק לכל עובר ושב, לאחר מכן יהיו גם קשיים ראייתיים אולי בהליך של תביעה אזרחית, ששם נטל הראייה נמוך יותר. לכן לא כל כך מהר הייתי שופכת את המים עם התינוק. צריך להקשיב בקשב רב לגורמי המקצוע. הם לא נגד נפגעי העבירה. היישום הוא יישום בעייתי. תודה רבה. אחריה עו"ד יפעת רווה, משרד המשפטים, בבקשה. תודה רבה. באתי יותר כדי לשמוע מפני שאנחנו קיבלנו אתמול פנייה של ארגונים ואני רק רוצה לומר שאנחנו מתכוונים לבוא איתם בדברים. אנחנו כמובן נעביר את הדברים ששמענו היום הלאה ובהחלט נתייחס לזה. תודה על הדיון המאוד-מאוד חשוב. אני מוקירה תודה לנפגעות העבירה שחושפות את הדברים. אנחנו קודם כל בני אדם לפני שאנחנו במקום העבודה שלנו, אני בטוחה שזה לא מאוד קל ואני רוצה לומר תודה על זה. תודה רבה. רות רזניק, בבקשה. אחריה הדס גבריאל. אני רוצה להגיד שלדעתי הבעיה היא לא הפרקליטות אלא הכנסת. הכנסת צריכה להבין, במיוחד הוועדה החשובה הזו, שיש לשנות בכלל את כל החקיקה. האישה הסובלת מאלימות ומסכנת מוות היא אישה שמאוימת, מאיימים עליה כל הזמן: אני אגמור אותך, אני אחסל אותך, אני אפגע בהוריך, אני אאנוס את אחותך. כאשר זה יוטמע בתוך המודעות של חברי הוועדה הזו יבינו שדינה של אישה הסובלת מהאלימות קשה הוא לא כמו דינה של אישה שעוברת ברחוב, מישהו מתנפל, מנסה לגנוב את הארנק ותוקע בה סכין. זה לא כך. היא חייה בטרור ובאימה רוב חייה, כל עוד היא נשארת במשפחה הזו. דינן של נשים ערביות עוד יותר גרוע מאשר של נשים יהודיות מפני שיש שם חקיקה מיוחדת שקשורה עם הדת הזו. אני שמעתי נשים ערביות, עורכות דין מכובדות, שמתנגדות מאוד לפירוש של האסלאם. אנחנו, הנשים היהודיות, חייבות להתנגד לדבר אחד: אנחנו לא רכוש של אף אחד, אנחנו לא קניין של אף אחד. אף אחד לא קונה אותנו בנישואין, כפי שזה קיים היום. אנחנו בנות אדם, בנות חורין וכל אחד חייב להבין את זה. תודה רבה. הדס גבריאל, הסיוע המשפטי, בבקשה. אחריה רויטל אבו דגה. תודה רבה. ב-10 השנים האחרונות אנחנו מייצגים משפחות שאיבדו את יקיריהן כתוצאה מעבירות המתה. במסגרת הזאת ובאמצעות שיתוף פעולה עם משרד הרווחה, משפחות שאיבדו את יקיריהן מקבלות סיוע תמיכתי, כספי, נפשי ומשפטי. יש לנו צוות עורכי דין שמייצג את המשפחות.

בשבועיים האחרונים פנו אלי הרבה מאוד אנשים בעקבות התוכנית שפורסמה ב"עובדה" ושאלו אותי האם אנחנו מעניקים סיוע בניסיון לרצח. כל מה שנותר לי להגיד לאותם אנשים זה שהיות ושירה לא מתה בניסיון הרצח אז אנחנו לא יכולים להעניק לה סיוע משפטי. אם היא הייתה מתה המשפחה שלה הייתה זכאית לקבל סיוע טיפולי, סיוע נפשי, סיוע משפטי, אבל ברגע שהיא לא מתה היא לא זכאית לקבל שום דבר. מעבר לכך, ברגע שהייתה עבירת אלימות, הוגש כתב אישום בגין ניסיון לרצח, לאחר מכן אותה אישה נפטרה, עדיין אין לנו יכולת לתת סיוע משפטי למשפחה כי עדיין כתב האישום נותר כניסיון לרצח ולא רצח. האם זה הוגן?

אני צריכה לעמוד מול המשפחה ולומר להם: תקשיבו, אמנם האישה כאן נפטרה, איבדה את חייה כתוצאה מעבירת אלימות, אבל היא לא זכאית לקבל את כל המעטפת הזו מהסיוע המשפטי, סיוע שהוא כל כך מדהים, שהוא ניתן במעטפת גם טיפולית וגם משפטית. אני חושבת שראוי שיישמו את זה לא רק במקרה הקיצון, כשמישהו מת. יש עבירות,

שאותו אדם מת ועדיין אין סיוע משפטי. היה לי חשוב להגיד את זה. תודה רבה. רויטל אבו דגה, בבקשה. בוקר טוב. קודם כל, תודה לכם על הדיון החשוב הזה. דבר ראשון שאני רוצה להגיד בשם הנהגת ההורים הארצית הוא תודה וכל הכבוד לכל הנשים האמיצות האלה, שירה איסקוב וכל קורבנות האלימות שנמצאות כאן, מייצגות ומשקפות למדינה איפה הן נמצאות ביחס למה שהפרקליטות,

טוענת, או כמו שאמרה אחת הנציגות, שאי אפשר לחשוף לכל עובר ושב את הסיבות לעסקת טיעון. זה משהו שמאוד צרם לי אז אני נאלצת להתייחס לזה לפני שאני מתחילה את הדברים שלי לא מדובר בכל עובר ושוב, מדובר בקורבן. ההסתכלות שלנו כהנהגת ההורים הארצית היא שהמדינה רואה הרבה יותר את הצד של הנאשם מאשר של הקורבן עצמו. אנחנו חווים את זה בכל מקרה שמגיע אלינו, בכל דיווח שמגיע אלינו על אלימות במשפחה, על אימהות שלא מסוגלות ולא מצליחות לפתור את הדברים, שהרווחה לא מספקת מספיק הגנה, שהמשטרה לא מספקת מספיק הגנה או מתייחסת לתלונות שלהן כמו שצריך ובאופן רציני. השיקוף הזה של החברה שלנו משפיע באופן נוראי מבחינתנו על הילדים. זו בעצם חברה מקולקלת כל עוד הקורבן לא נמצא במרכז העניינים ולא שותף מלא ומוחלט לכל החלטה שקשורה לתיק שלו. אנחנו מבקשים שיסתכלו לקורבנות בעיניים. תודה רבה. אני רוצה לסכם את הדיון, ברשותכם, אולי בכותרת. בתיקים שבהם ברור לחלוטין שאפשר היה להגיע להרשעה, כמו התיק של שירה שדיברה כאן, אין מקום להסדרי טיעון. כשאנחנו יודעים מה קרה בזירה, כשיש עדות ממה שקרה בזירה, כששומעים את אלה שהצילו אותה ואפילו אותה שמגיעה להעיד בכלל עצם המחשבה על הסדר טיעון מעוררת חלחלה. צריך להבין שעם מי שרצח או ניסה לרצוח צריך למצות את הדין עד הסוף, גם אם זה אומר שיצטרכו לנהל משפט. ואני מכיר את הרצון הרבה פעמים לקצר את ההליכים האלה ולחסוך זמן שיפוטי. הביטוי הזה של "לחסוך זמן שיפוטי" הוא ביטוי על חשבון חיי אדם ולזה אנחנו מתנגדים בתוקף. יש כאן התנגדות גורפת בכנסת. אני אומר לכם שאם נצטרך לתקן את החקיקה בהיבטים האלה נתקן את החקיקה, כי אם מישהו ילך להסדר טיעון במקרים כל כך ברורים, ברור לחלוטין שיש כאן שיבוש של שיקול דעת חד-משמעי שמחייב התערבות. בהקשר הזה עלתה פה נקודה מאוד-מאוד דרמטית בעיניי והיא המקום של הקורבן בהסדרי הטיעון. לא ייתכן שיתבצע איזשהו הסדר טיעון באיזשהם מהתיקים מבלי שבית המשפט שמע את הקורבן. איך יכול להיות מצב שבו רק באיזשהו דיון שקרה באיזה משרד בפרקליטות, לפעמים כדי לצאת ידי חובה או כדי לקיים את הוראות החוק במסגרת הכי קצרה שאפשר,

יש הסדר טיעון, אפשר לנקות את השולחן", לקורבן אין את יומו בפני שופט או שופטת בבית המשפט לבוא ולהגיד את מה שהוא חושב. תתפלאו לשמוע, אני בטוח שבהרבה מאוד מהתיקים שנסגרו בהסדרי טיעון, אם שופט או שופטת היו שומעים את הקורבן לפני ההסדר הוא היה זורק את הפרקליטות מכל המדרגות והיה אומר להם: תלכו ותנהלו תיק. לכן אני כבר אומר, אנחנו נוביל שינוי חקיקה בכנסת הבאה לגבי העמדה של הקורבן לפני הסדרי טיעון, לפני הכרעת הדין. אנחנו גם להוביל תיקון שייתן את אותו סיוע משפטי לא רק בעבירות של ניסיון רצח בנוסף לרצח, אלא גם בחבלה בנסיבות מחמירות. אנחנו נרחיב לא רק לניסיון רצח אלא גם לחבלה בנסיבות מחמירות. הקרבה שבין העבירות האלה, הקלות שבה עוברים מסעיף לסעיף ואני אומר לכם שוב, חוק האפוטרופסות שאנחנו חוקקנו מוביל להשפעה דרמטית כשהפרקליטות מחליטה לרדת מסעיף של ניסיון רצח לסעיף של חבלה בנסיבות מחמירות. יש פה השפעה שהיא הרבה מעבר לתיק עצמו. הרבה מעבר. אז נכון שאנחנו צריכים לתקן ואנחנו נתקן. אמרנו גם במהלך הדיון שאנחנו נרחיב את זה לנושא של חבלה בנסיבות מחמירות בצורה הראויה כפי שנכון ולא עשינו את זה גם בגלל התנגדויות שהיו פה וקוצר הזמן, העדפנו להעביר את החוק, אבל החוק הזה עוד יתוקן וזה יהיה תיקון שאנחנו נעשה. לגבי חוק נפגעי עבירה, יכול להיות באמת שהוא צריך עדכון. החוק חוקק לפני 20 שנה, בדרך כלל דברים משתנים. גם חוק העונשין השתנה מאז. לגבי הנתונים שאנחנו מבקשים מהפרקליטות: זו לא פעם ראשונה שעולה חוסר היכולת לגבש או לאסוף את הנתונים.

עשיתם את זה לקראת חוק האפוטרופסות, בשלילת האפוטרופסות. אם עשיתם את זה אז אמורים להיות לכם הנתונים, או לפחות איזשהם נתונים גולמיים.

אני לא יודע, תייצרו לכם מערכת שמאפשרת את זה בשליפה. זה נראה לי מאוד-מאוד בסיסי. אני קצת מוטרד שבמקום הזה שנוגע באמת בזכויות האדם, נושא של הרשעות, אין איזושהי מערכת ממוחשבת שיודעת לתת את הנתונים האלה. בהקשר הזה אני מבקש וזה לא משהו שצריך לקחת הרבה זמן, לבקשתה של חברת הכנסת קרן ברק, אם אפשר לשלוח את זה פשוט במייל לוועדה, אנחנו נפיץ את זה לחברות הכנסת לשלוח לנו תוך שבוע את מספר ההרשעות שהיו בעבירות ניסיון רצח ב-10 השנים האחרונות. כמה הרשעות היו בעבירות ניסיון רצח כדי שנבין עד כמה באמת הולכים במקרים האלה עד הסוף ולא מעדיפים, בשביל לחסוך זמן שיפוטי, להוריד קצת את סעיף העבירה, להקל קצת בעונש ולגלגל את התיק הזה מכל המדרגות. עד כמה המילים "ניסיון לרצח" הן אות מתה בספר החוקים. בואו נהיה ברורים. אני מרגישה שבסוף ניסיון רצח זה אות מתה בספר החוקים. אנחנו לא נאפשר שניסיון רצח יהיה אות מתה בספר החוקים ואנחנו לא נאפשר שבשביל לחסוך זמן שיפוטי יגלגלו עבירות מעין אלו מכל המדרגות, ינמיכו את סעיף האישום, כשהמשמעות שלו גם ברורה בהיבט של האפוטרופסות. תודה, חברים. הישיבה

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.